המזון והטואלטיקה) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023 (מ/1612).

תזכירי לוועדה סעיפים בפרק שאנחנו כעת דנים בהם בהצבעות עליהם כי הוועדה סיימה את הדיון המהותי. הדיון שנערך עכשיו, סעיפים 63, 64, שזה תיקון חוק קידום התחרות בענף המזון - הוועדה סיימה את הדיון המהותי בסעיפים הללו ועכשיו הדיון מוקדש להסתייגויות של חברי הכנסת והצבעות. אומר כמה מילים. הפרק הזה עוסק בשלושה תיקונים עיקריים לחוק קידום התחרות בענף המזון. הדבר הראשון זה הנחה אסורה. אנו אוסרים על ספק גדול לומר שלא ימכור לקמעונאי מוצר אלא אם יגיד שייתן לו הנחה על אחר. כלומר שהוא- - שהוא לא מוכר לו סל שלם ועל זה ייתן הנחה כללית. הוא יכול על כל מוצר לתת הנחה בנפרד. התיקון השני, אנו גוברים על חוק התחרות הכלכלית וקובעים איסור על מיזוגים, לגבי חברות שעומדות לפי ההגדרות בחוק שקבענו, אנו מדברים על חברה שמחזור המכירות שלה מעל 307 מיליון ו- - - זה גם בכספים? כי שלחו לי הודעה שחברות גדולות יהיו עד 700? דנים בזה רק פה? מאיפה המספר הזה?

המחשבה פה היא לקחת את ההגדרה של ספק גדול כפי שמופיעה היום בחוק, ולקחת את העדכון של ההגדרה כפי שמופיעה וזה הסכום שאנו מגיעים אליו. אנחנו לוקחים את מצב השוק נכון לשנת 2021, ואומרים שמי שבשנת 2021 נכלל כספק גדול, לא יוכל להתמזג. הסכום המוצע פה כרגע הוא זה של ספק גדול נכון ל-2021. זה דובר בוועדה הקודמת, וזו הייתה ההסכמה. אני אישית לא חשבתי שזה הסכום. אבל אם דוד אישר- - אומר שהנוסח שמונח על שולחן הוועדה ופורסם גם על ידי מנהלת הוועדה, כולל את כל ההחלטות העקרוניות שהתקבלו כאן בוועדה, כ-300. זה 307 מיליון שקלים כפי שאמרנו. מיזוגים שונים סוכני ביטוח, סכומים שונים. לא יודע מה המספרים שם אבל יש שם משהו. בוועדה הקודמת הוסכם, לפי הצעת החוק המקורית, זו החברה שעמדה על מחזור מכירות של 25 והסכום הועלה ל-30 בהסכמה שהייתה פה בוועדה הקודמת. ואי אפשר עכשיו בדקה ה-90 להעלות את זה עוד טיפה? זה היה אחרי סיכום, אחרי שיצאנו לשיח וסוכם על 30 מיליון. כי חברות ברמה הזאת- - - אמרנו שהחברות הקטנות העלינו את הסכום הגבוה כי הייתה פה טענה של החברות הגדולות שלא יהיה להן איך לגדול כי לא יהיה מי שירכוש אותן, ולכן העלינו את הסכום הגבוה כך שיהיה מי שירכוש אותן, מעבר למי שלא ספק מזון, גם מי שהוא כן ספק מזון, אם עד 300 מיליון שקל מחזור, יוכל לרכוש אותן. אבל לחברות הגדולות לא רצינו כרגע לפתוח את האפשרות. לא אפתח את זה כי אנחנו מסכמים. עכשיו זה רק הסתייגויות. זה על דעת היושב-ראש.

לפי ההגדרה של ספק באירופה, זה 10 מיליון יורו. אבל אנחנו לא שם. הדברים סגורים.

גם מדברים פה על מחיר סיטונאי. אזכיר. סגרנו את זה. אם זה נסגר על דעת היושב-ראש, נתקדם. אזכיר שעל הכלל של איסור מיזוג החברות היו שני חריגים. הראשון מדבר על זה שמיזוג החברות לא צפוי להשפיע כלל על התחרות בישראל. הכלל השני מדבר כשאחת החברות עומדת לחדול מפעילות בשוק, אין חברה אחרת חלופית רשות התחרות,

שני החריגים במקרים האלהה נדרשים לקבל אישור הממונה על התחרות לכך שהאיסור לא חל עליהם וככל שהם מקבלים אישור לכך הם צריכים לפנות ויחולו עליהם כל הכללים שחלים בחוק התחרות הכלכלית לגבי קבלת אישור למיזוג. הכלל הנוסף מדבר הקלה לגבי קמעונאי גדול. היום קמעונאי גדול כשרוצה לפתוח חנות נוספת, אם רוצה לפתוח חנות החוק קובע כל מיני כללים לגבי אזורי ביקוש. אם הוא נכלל, צריך לפנות לממונה על התחרות כדי לקבל אישור לפתיחת החנות הנוספת. הכלל כרגע מבקש להציע שאם אזור הביקוש המדובר על 30% עד 50%, יוכל לקבל פטור מלקבל אישור הממונה על התחרות לפתיחת החנות הנוספת, וזאת בתנאי שבששת החודשים שקודמים למועד פתיחת החנות 55% או יותר מהיקף המכירות של המצרכים שמכר לא היו של ספקים גדולים אלא של ספקים קטנים ובינוניים. אלה שלושת התיקונים. יש פה גם סעיף שמדבר על דיווחים לוועדה שיבואו לוועדה גם לגבי הצעות לתיקונים נוספים כפי שהוסכם בדיון הקודם וגם לפני כל הארכת שעה יבוא ויגידו לוועדה מה תהיה ההמלצה לגבי האם להאריך או לא להאריך את הוראות השעה. תודה רבה. לגבי ההמלצות של הוועדה, דובר שתיבחן ההשפעה של הסעיף של חוק המיזוגים, ככל שיש פגיעה. מדובר פה רק על ההמלצות. איך זה ייבחן? במסגרת דיוני הוועדה דובר שתהיה סימטריה לא רק בחינת המלצות אופרטיביות. אני לא חושב שזה עלה. אולי זה משהו שאת רוצה להעלות. לא, זה עלה בדיונים, מפורשות. עלה לעניין המלצות של הצוות הבין-משרדי, כפי שכתבנו. בהתחלה דובר רק על צמצום הכוח של ספקים גדולים והיושב-ראש ביקש להוסיף גם קמעונאים גדולים, ולגבי הוראות השעה, ככל שיתבקש להאריך כל אחת מהוראות השעה, צריך גם המלצה על הצורך להאריך את הוראת השעה, אני מניח עם נימוקים. אבל להבנתי זה מה שדובר בדיונים הקודמים. איני זוכר הצעה כזאת. כיוון שמדובר פה על כמה סעיפים, והוגשו לגבי כל אחד מהם

אני מציע שנדון בצורה מסודרת בהסתייגויות לפי סעיף. היות שאצלנו כמעט כל ההסתייגויות לסעיף 63, אני מציע שנציג הכול ביחד. לסעיף 64 יש לנו רק 3 הסתייגויות אז ננמק הכול ביחד. אין בעיה.

תודה רבה. כאמור הגשנו את רוב ההסתייגויות שלנו, 18 במספר, לסעיף 63 ועוד 3 הסתייגויות לסעיף 64. ההסתייגות הראשונה לסעיף 63 היא להוסיף סעיף מטרה שבשל הצורך לקדם את התחרותיות בענף המזון ובתחום מוצרי הצריכה ולהביא להפחתת מחירי המצרכים לצרכן. ההסתייגות השנייה שלנו נוגעת בתאריכים ומציעה להתחיל ב-1.1.25 ולא ב-1.1.24. השלישית יש לך? יש לנו קובץ שמרכז את כל ההסתייגויות. ההסתייגות השלישית מציעה בסעיף קטן (1) להוסיף אחרי קמעונאי גדול גם קטן הנכלל ברשימה. הסתייגות רביעית מציעה בסעיף קטן (1) בסופו להוסיף: אלא אם כן המחיר המוצע נמצא תחת פיקוח ממשלתי. בהסתייגות חמישית בסעיף קטן (2) שבו יבוא סעיף קטן (8ג) שיהיה כתוב בו: אלא אם ההסדר הוזיל את המחיר הסופי לצרכן. הסתייגות שישית, סעיף קטן 8(א)(ד), במקום המילים בתקופה נוספת של 30 יום יבוא: בתקופה נוספת של 45 יום. ההסתייגות השביעית, בסעיף 63א לנוסח החוק, סעיף קטן 8א(ב2), במקום המילים: החברה תדע לחדול החברה הנמצאת בסיכון. הסתייגות שמינית, בסעיף 63א, בסעיף 8א(ג) לאחר המילים בסעיף קטן לאמור יבוא ולאחר דיון בעניין המיזוג בוועדת הכלכלה של הכנסת, בסעיף 8א2(ב) לאחר המילה לתחרות, יבוא: גם ולמשק. כנ"ל ב-2(ג)

זה הסתייגות 10. הסתייגות 11, בסעיף 8א(ד) לאחר המילים לצדדים יבוא: ולוועדת הכלכלה של הכנסת. הסתייגות 12, לאחר סעיף 8ב יבוא סעיף חדש ויהיה כתוב בו: בסיום שנת הכספים יציג הממונה לוועדת הכלכלה של הכנסת דוח המציג את החברות להן אושרו מיזוגים ואת החברות שנאסר עליהן להתמזג. הסתייגות 13, סעיף קטן 1ב(2) לאחר המילים באתר האינטרנט יבוא: ובעיתונות המודפסת. בסעיף 63ד לנוסח החוק, במקום המילים: לא יעלה על 40 מיליון שקלים חדשים לא יעלה על 30 מיליון שקלים חדשים. בסעיף 63ה בסעיף קטן (1) במקום המילים 7 חודשים יבואו המילים: 6 חודשים. בסעיף 63ה סעיף קטן (2), במקום המילים: שלושה חודשים, יבוא: ארבעה חודשים. בסעיף 63ה לאחר המילים של הכנסת יבוא: 25. בסעיף 63ה לנוסח החוק, סעיף קטן (2) יתוסף סעיף קטן (3) ולפיו ועדת הכלכלה של הכנסת תתכנס בתום שנתיים מיום תחולת החוק לדיון על ממצאי הוועדה להגברת התחברות והמחירים בענף המזון ובתחום מוצרי הצריכה בשיתוף הוועדה להגברת התחרות והסרת החסמים בתחום הייבוא באשר להשלכות התיקון בחוק על מצב הריכוזיות בענף המזון ובתחום מוצרי טואלטיקה ועל מידת התחרתיות בו. עד כאן הסתייגויות לסעיף 63. לסעיף 64 שלוש הסתייגויות: 1. לאחר המילים: באישור ועדת הכלכלה של הכנסת יבוא: 25. בסעיף קטן (1) בסעיף 64 במקום המילים 10 שנים יבוא 5 שנים, וההסתייגויות האחרונה, בסעיף קטן (2) במקום המילה שנה יבוא: 10 חודשים.

אם אתם רוצים להצביע על זה, אפשר. בטח יש פה מקבצים. איתי יידע לסדר את זה. כי חלקם טכניים. נעשה לפי סעיפים. אתה רוצה שנצביע על ההסתייגויות שלכם לסעיף 63? זה בעצם חמש הסתייגויות שלכם. בוא נשמע גם את ההסתייגויות של יש עתיד. לסעיף 63. תודה.

לגעת במה שנעשה ברפורמת הייבוא בממשלה הקודמת, לתת נתונים ולדבר על כמה סעיפים פה. עקרונית אנחנו יודעים שיש פערי מחירים מאוד גדולים במוצרי מזון שנמכרים בישראל ביחס למוצרים האלה במדינות שונות בעולם. הפער עומד על 37% ביחס למדינות ה-OECD ועל פער של 51% ביחס למדינות האיחוד האירופי פערים מאוד. כמובן בנוסף קיימת בשיווקים של מוצרים רבים ריכוזיות גבוהה ב- - - .

כי במוצרי מזון רבים שולטים בין ספק אחד לשלושה ספקים שמחזיקים יחד בין 60% ל-90% מהיקף המכירות לקמעונאים. הריכוזיות הגבוהה ב- - - ספקי המזון מגדילה את התמריץ ואת היכולת של ספקי המזון הגדולים לנקוט בפרקטיקות אנטי תחרותיות, בין היתר ספקי המזון נוקטים בפרקטיקות של קשירה בין מוצרים שונים שמספקים לקמעונאים באופן שיכול להביא לדחיקה של ספקי מזון קטנים שמבקשים להתחרות באותם ספקי מזון. אז למשל התניה של מחיר נמוך במוצר מסוים כתמריץ למנוע מהקמעונאי להכניס לחנויות מוצר אחר של יבואן קטן שמנסה להיכנס לשוק. בנוסף, אספקה של מותגים חזקים רבים בידי ספק אחד מגדילה את כוח המיקוח של הספק אל מול הקמעונאים באופן שעלול להעלות את מחירי המוצרים לקמעונאים. אני רוצה לדבר על מה עשינו בממשלה הקודמת, מבחינת רפורמת הייבוא, על כמה מהדברים שעסקנו בהם. הכותרת היתה מה שטוב באירופה טוב גם בישראל. בעניין המהותי, ביטול תקנים ייחודיים לישראל והסתמכות על התקינה הבין לאומית וכן ייבוא סחורה על בסיס הצהרה במקום לבדוק בנמלים כל מוצר ומוצר במכולות, מה שעיכב מאוד את אספקת הסחורות. הנושא השני הוא של המשמעות, שמקל על יבואנים חדשים להיכנס לתחום. זה יותר זול, קל וכדאי לייבא ופותח את השוק לתחרות בצורה שתביא להורדת מחירים לצרכן והגדלת המגוון. אתן כמה דוגמאות למוצרים כאלה אופניים, מוצרי חשמל,

מוצרי בנייה,

ציוד לבית ספר, מוצרי מזון כמו פסטה, שימורים, שוקולד וכו'. חלק מההשפעות של הרפורמה היא כניסת רשתות זרות לישראל, למשל אנו כבר רואים של סניפי רשת קרפור גם ליד הבית שלי שנכנסה ישראל, ספאר ועוד רשתות פארם שנמצאים בתהליכי כניסה. להבנתי גם בקרוב תהיה רשימת מוצרים מאוד גדולה בקרפור למשל שהמחירים שלה יירדו זה טרם קרה אבל זה אמור לקרות, ויצירת תחרות למכון התקנים הישראלי. זה היה מהלך לכניסת מעבדת תקנים בין לאומית שתגביר את התחרות מול מכון התקנים. זה אמור להוזיל את עלות הבדיקות, מביא לשיפור השירות וקיצור זמני המתנה ופישוט תהליכים לצד הרחבת יכולות הבדיקה בישראל. במקביל לזה הוכן החוק לאיסור פגיעה בייבוא מקביל והובא לקריאה ראשונה בכנסת. החוק נותן כלים לרשות התחרות לפעול כנגד פרקטיקות אנטי תחרותיות של יבואנים ישירים. החוק עבר בקריאה ראשונה קרוב לנפילת הממשלה הקודמת, והממשלה הנוכחית החילה עליו דין רציפות ותביא אותו לקריאה שנייה ושלישית במליאה. לגבי ההסתייגויות עצמן שהגשנו, אני קצת חוששת מזה שאנו מביאים פה חוק, שהוא לא באמת עושה את השינוי הגדול שאנו מדברים עליו אלא מעקר את כל הדברים שדיברנו עליהם בממשלה הקודמת ברפורמה ומאוד מצמצם אותם שזה הנושא של צמצום כוח היבואנים הגדולים, נושא של חיזוק ייבוא מקביל וכמובן הצורך בדרישה לשקיפות ליזמים הגדולים לגבי מידע פיננסי, נתונים שיעזרו לנו לקבל מידע על פערי התיווך. אין לנו מושג מה קורה אצלם בעצם. יש הסדר בחוק התחרות בסעיף 8 שאוסר להקנות הנחה לרשתות השיווק בגלל מוצר אחר, כלומר ניצול כוח היבואן. לא ברור לי עד הסוף, מה ההבדל בין הקיים לבין החוק הזה שאנו מביאים. כלומר עד כמה זה באמת עושה שינוי. בקבוצת ההסתייגויות של סעיף 63 אני מקריאה את ההסתייגות השמינית אחרי סעיף קטן (2) יבוא: בסמכות הממונה לדרוש מספק גדול ומקמעונאי גדול כל מידע הנדרש לצורך מילוי תפקידו. וסעיף 11 בסעיף 1 אחרי סעיף ג2 יבוא: ג3, יבואן ישיר שהוא ספק גדול או שצפוי להיות ספק גדול בעקבות חתימה על הסכם עם ספק זר יכלול בהסכם שעניינו ייבוא מוצרים לישראל, סעיף לפיו הספק הזר יאפשר למפיצים שלו במדינות זרות למכור את מוצריו בישראל באופן ישיר או באמצעות אחר. אלה הסעיפים שרציתי לציין אותם במיוחד.

14:34) איזה עוד הסתייגויות יש? הוגשו לפרק הזה גם הסתייגויות של חבר הכנסת אבי מעוז, גם של חד"ש-תע"ל. לא פה ולא פה. מציע שנעשה את זה לפי סעיפים. לפני סעיף 63 יש הסתייגויות של חבר הכנסת אבי מעוז. אז צריך להצביע עליהן. מי בעד ההסתייגויות של חבר הכנסת אבי מעוז? מי נמנע? מי נגד?

יש חמש הסתייגויות של המחנה הממלכתי. אוקיי. מי בעד ההסתייגויות? מי נמנע? מי נגד? הצבעה 2 בעד, לא עבר. יש פה 11 הסתייגויות של סיעת יש עתיד. מי בעד ההסתייגויות של יש עתיד? מי נמנע?

הצבעה 2 בעד, 6 נגד. לא עברו. הסתייגות של חד"ש-תע"ל. מי בעד ההסתייגויות של חד"ש-תע"ל? מי נמנע? מי נגד? הצבעה 2 נמנעים.

קיבלנו באיחור של סיעת רע"מ.

מקבל. אני לא פורמליסט. מי בעד ההסתייגויות של חד"ש-תע"ל? רע"מ. מי נמנע? מי נגד?

לא עבר. לגבי הסעיף עצמו, סעיף 63, זו הוראת השעה. הוועדה יכולה להצביע על הסעיף. מי בעד הסעיף בחוק? הצבעה 6 בעד, 1נגד. 1 נמנע. הסעיף עבר. הסעיף הבא, סעיף 63א, נוגע להוראת השעה בעניין איסור מיזוג חברות. גם פה קיבלנו הסתייגויות יש 17 הסתייגויות של סיעת יש עתיד. רוצה לנמק?

אפשר להצביע? מי בעד ההסתייגויות של יש עתיד? מי נמנע?

הצבעה 2 בעד, לא עבר. הסתייגויות של המחנה הממלכתי. חבר הכנסת אלקין נימק. מי בעד ההסתייגויות של המחנה הממלכתי?

הצבעה 2 בעד, אותה תוצאה.

3 הסתייגויות של סיעת חד"ש-תע"ל. מי בעד ההסתייגויות? מי נמנע? מי נגד?

לא עבר. הסתייגויות של חבר הכנסת אבי מעוז, כפי שמופיעות בקובץ. מי בעד ההסתייגויות של אבי מעוז? מי נמנע? מי נגד?

אפשר הערה קטנה לגבי סעיף 63?

נראה לך שמתחילים הכול מאפס?

הצבעות.

פשוט לא מוגדר יום התחילה. הנוסח הזה לא סופי כפי שיופיע אחר כך ברשומות. הוא יעבור ניסוח אצל הממונה על הנוסח בלשכה המשפטית של הכנסת. הוא כרגע נוסח שמבטא החלטות עקרוניות כפי שקיבלה ועדת הכלכלה בדיונים הקודמים. אז הסירו דאגה מעל ליבכם. נבחן את הנוסח. למען בהירות הדברים יום התחילה הוא יום התחילה של כלל חוק התוכנית הכלכלית. 1 ביוני 2023. הוועדה מצביעה על סעיף 63א, תיקון חוק קידום התחרות בענף המזון, הוראת שעה לעניין איסור מיזוג חברות. מי בעד? מי נמנע? מי נגד? הצבעה שני נמנעים. הסעיף עבר. הסעיף הבא, 63ב, הוגשו הסתייגויות של סיעות יש עתיד וחד"ש-תע"ל. יש 3 הסתייגויות של סיעת יש עתיד. מי בעד ההסתייגויות של יש עתיד? מי נמנע?

הסתייגות אחת של סיעת חד"ש-תע"ל.

מי נמנע? מי נגד? הצבעה 1 לא השתתף. לא עבר. הוועדה יכולה להצביע על סעיף 63ב. עניינו תחולת הוראת השעה לגבי איסור מיזוג חברות - שהאיסורים שקבועים בחוק המוצע לא יחולו על מיזוג חברות שהוגשה לגביו הודעת מיזוג לפני תחילת החוק. הוגשה הודעת מיזוג לפי חוק התחרות הכלכלה, זה נושא שעלה פה בוועדה. סעיף 63ב. מי בעד? מי נמנע?

הצבעה 1, נגד, 1 נמנע, השאר בעד. עבר. הסעיף הבא, סעיף 63ג, נוגע להוראת השעה לעניין הקלה בעניין חנות גדולה. 9 הסתייגויות של סיעת יש עתיד. מופיעות בקובץ שבטאבלטים. מי בעד? מי נמנע? מי נגד? הצבעה 2 בעד, לא עבר. אני לא חוזר על התוצאות זה אותן תוצאות. הסתייגות של סיעת המחנה הממלכתי. מי בעדן? מי נגד? הצבעה 2 בעד, לא עבר. שתי הסתייגויות של סיעת חד"ש-תע"ל. מי בעד ההסתייגויות? מי נמנע? מי נגד?

לא עבר. הסתייגויות של חבר הכנסת אבי מעוז. מי בעד ההסתייגויות? מי נמנע?

לא עבר. סעיף 63ג, הסעיף הבא, לא הוגשו לו הסתייגויות.

להצביע. מי בעד הסעיף בחוק? מי נמנע?

הצבעה 2 לא השתתפו. הסעיף עבר. אני רואה שבכל זאת הוגשו הסתייגויות סליחה, סעיף 63ד שעניינו העלאת סכומי העיצומים הכספיים בתחום קידום התחרות בענף המזון. הוגשו שתי הסתייגויות של סיעת יש עתיד. מי בעד ההסתייגויות של יש עתיד? מי נמנע?

הצבעה 2 בעד, לא עבר. הסתייגות אחת של סיעת המחנה הממלכתי. מי בעד ההסתייגויות? מי נמנע? מי נגד? הצבעה 2 בעד, לא עבר. אחת של סיעת חד"ש-תע"ל. מי בעד ההסתייגות? מי נמנע? מי נגד? הצבעה 1 נמנע, 1 לא משתתף. לא עבר.

מי בעד? מי נמנע?

הצבעה 2 לא משתתפים.

הוועדה יכולה להצביע על סעיף 63ד, חוק קידום התחרות בענף המזון. מי בעד?

סעיף 63ה. עניינו דיווח לוועדת הכלכלה של הכנסת. פה יש 6 הסתייגויות של סיעת יש עתיד.

ההסתייגויות של יש עתיד? מי נמנע? מי נגד?

4 הסתייגויות של סיעת המחנה הממלכתי. מי בעד ההסתייגויות?

הצבעה 2 בעד, אותה תוצאה.

מי נמנע?

שלי, נכון? מגישים בשביל ההגשה. אני לא מתלונן על זה. אנשים יכולים להגיש בשביל זכות דיבור, לפיליבסטר. זה מותר. גם אנחנו עשינו את זה. אין לי תלונות. הוועדה מתבקשת להצביע על סעיף 63ה, דיווח לכנסת, לוועדת הכלכלה. מי בעד? מי נמנע?

הצבעה 1 לא משתתף.

הסעיף האחרון, עניינו הארכת הוראות השעה. יש 5 הסתייגויות של יש עתיד. מי בעד ההסתייגויות של יש עתיד? מי נמנע?

הצבעה 2 בעד, אותה תוצאה.

3 הסתייגויות של המחנה הממלכתי. מי בעד ההסתייגויות?

שתי הסתייגויות של חד"ש-תע"ל. מי בעד ההסתייגויות? מי נמנע? מי נגד? הצבעה אותה תוצאה.

3 הסתייגויות של חבר הכנסת אבי מעוז. מי בעד ההסתייגויות של אבי מעוז? מי נמנע? מי נגד? הצבעה 2 לא השתתפו.

הוועדה עכשיו תוכל להצביע על סעיף 64. מדובר על הארכת תוקף הוראות השעה. מי בעד? מי נמנע? מי נגד?

1 נמנע, 1 לא משתתפת. אני מגיש רביזיה. הרביזיה תידון בהמשך. עכשיו רביזיה על החוקים האחרים. מי שהגיש את הרביזיה איננו. אני מאמץ את הרביזיה. נדון בה. מה שהוא הגיש אני מאמץ. הרביזיה הוגשה גם על התיקונים לחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב וגם על הצבעת הוועדה לגבי אישור התיקונים לחוק המים ולחוק הרישוי. המחנה הממלכתי. למרות שהגשתי רביזיה, אני מאמץ אני מעלה להצבעה את הבקשה לרביזיה של אלקין שאימצתי אותה לצורך העניין, פרק כ"ה. מי בעד קבלת הרביזיה? מי נמנע? מי נגד? הצבעה 2 בעד, הרביזיה לא התקבלה. אותה תוצאה. היו הסתייגויות של המחנה הממלכתי לגבי תיקון חוק הרישוי, שירותים ומקצועות בענף הרכב, ולגבי אישור הוועדה ביחס לסעיפים 95 ו-96 בפרק

רבותיי, מי נגד קבלת הרביזיה הראשונה, סעיף 95? מי נמנע? מי בעד? הצבעה 2 בעד, השאר נגד.

הצבעה השנייה, רביזיה נוספת, סעיפים 96, 96א, התיקון לחוק שירותים ומקצועות בענף הרכב. מי בעד הרביזיה? מי נמנע?

הצבעה 2 בעד, לא עבר. אותה תוצאה. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 14:50.